בוקר טוב לכולם. היום יום רביעי, ב' בתמוז, תש"ף, 24 ביוני 2020. אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי, ישיבה ראשונה מזה הרבה זמן שלא עסקנו בנושאים האלה, אני שמח, לכל המשתתפות והמשתתפים שיש לנו בזום וגם אלה שהגיעו כאן לוועדה. מרגע שקמה הוועדה אני בחרתי להתחיל לעסוק לא רק בנושאים הסטנדרטיים שבהם עסקו, אלא להיכנס קצת לנושא העצמאיות, נשים עצמאיות, ונשים בתעסוקה באופן קצת יותר אינטנסיבי ואנחנו גם נעסוק בזה בהמשך העבודה. אני חושב שהעובדה שאנחנו צריכים לייצר פלטפורמה שמסייעת לנשים לעבור מרצפת הבוץ לשבירת תקרת הזכוכית ולייצר שוויון אמיתי, גם בקרב נשים עצמאיות וגם בשוויון בתעסוקה וגם בתפקידים בכירים במשק, זו באמת אחת הבשורות שאם נצליח לקדם כאן, ואפשר לעשות את זה גם בחקיקה, שאני חושב שאפשר יהיה להעביר אותה בהסכמה של קואליציה ואופוזיציה, תיקונים קטנים, אני מאמין שבסוף דרך תיקונים קטנים נצליח לעשות את התיקון הגדול. אני מברך את החברות שהצטרפו לדיון, חברת הכנסת אורלי פרומן ששירתנו ביחד כמנכ"לי משרדים, היא הייתה מנכ"לית אצל שרה כשאני התחלתי את הקריירה הפוליטית שלי כיועץ שלה, ואני הייתי מנכ"ל אצל שרה אחרת. אני אזכיר לך את מפגש המנכ"לים הראשון, אצל אייל גבאי, הייתי המנכ"לית היחידה מבין 28 מנכ"לים גברים. אחרי שבוע-שבועיים הצטרפה מנכ"לית נוספת,

אבל היית ותיקה, כשאני הגעתי אני הייתי מנכ"ל צעיר, את כבר היית מנכ"לית ותיקה.

ב-2009. אני הגעתי ב-2013. עכשיו אנחנו עדיין עם שתי מנכ"ליות. אני חושב שזה חשוב.

כשאני עמדתי כמנכ"ל משרד הקליטה 80% מעובדות משרד הקליטה הן נשים, גם בתפקידי ניהול, הייתה לי גם חשבת, גם יועצת משפטית, גם שרה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב גם כדי לייצר את הפלטפורמה שכלפיה נשים וגברים נושאים עיניים, צריכים לראות את הנשים בתפקידי ניהול כמשהו שהוא סטנדרטי ודרך זה זה ישפיע גם על נתוני התעסוקה, גם על נתוני נשים עצמאיות וגם על נתוני השכר שרואים בהם פגיעה. אפרופו נושא הקורונה, ששם המגזר העסקי ומגזר העצמאים נפגע קשה מאוד, קשה ביותר,

עוד לא רואים עד כמה הוא נפגע קשה, אז אנחנו עדים לזה שראשונות שהוציאו לחל"ת הן נשים, הראשונות שפוטרו הן נשים ומבחינת הסיוע והמענקים אז בקבלת המענקים המענק הממוצע של אישה, אנחנו נשמע את הנתונים האלה, הוא 30% פחות מהמענק הממוצע של גבר עצמאי. ואלה הנושאים שנבקש לעסוק בהם. לפני שאני מתחיל את הדיון אם מישהי מחברות הכנסת רוצה לדבר.

בוקר טוב, אדוני יושב ראש הוועדה, אני מברכת קודם כל על המינוי שלך. לא אסתיר זאת, הייתי מעדיפה לראות אישה שעומדת כיושבת ראש הוועדה, אבל אין לי ספק שתעמוד בתפקיד הזה בצורה טובה, שנבחן נושאים בקפידה, בצורה מקצועית ועניינית כי זה אתה. אז ברכות ובהצלחה בתפקיד.

לגבי הנושא של היום, אין ספק שתעסוקה ונשים זו סוגיה מאוד מעניינת ומאוד חשובה ומחייבת בדיקה מקצועית שלנו.

כפי שהזכרת, מוצאות ראשונות לחל"ת, מוחזרות אחרונות, עדיין קיימים פערים בשכר, עדיין אין ביטחון תעסוקתי. יש כל כך הרבה פרמטרים שנוכל לבדוק יחד בדיון החשוב היום ואני אשמח שנגבש תשובות ונחלץ מסקנות לסוגיה הזו, כוועדה. אני מצפה לעבודה שבה נבחן דברים ונחלץ מסקנות ענייניות, פרקטיות, פחות תיאוריות.

חברת הכנסת פרומן. קודם כל ברכות, אדוני היושב ראש. אני הייתי שמחה לראות בוועדה גברים ונשים. ברגע שיושבים בשולחן מאוזן, כך גם ברא אותנו הטבע, אלוהים ברא את אדם וחוה אחד ואחת לא במקרה, וכך אנחנו גם באחוזים באוכלוסייה ואני חושבת שחלק מאותה בעיה שלשמה הוקמה הוועדה הזאת, קידום מעמד האישה או קידום נשים בכלל בחברה הישראלית, היא בגלל שנשים מדברות עם נשים על הבעיה הזאת והגברים לא רואים את עצמם חלק מהעניין. לכן הוועדה הזו, גם אם היום היא מורכבת משבע נשים ויו"ר גבר, צריכים להיות פה ח"כים חברים ואני קוראת לכם, חברי הכנסת הגברים במשכן, בואו לדיונים, תהיו חלק מהעניין כי אתם חלק מהחיים שלנו ואנחנו חלק מהחיים שלכם.

זה הולך ביחד, אי אפשר להפריד את העניין, אז בואו תהיו חלק מאותו תהליך כל כך משמעותי של קידום נשים בכל אורחות החיים, בכל התחומים, ונשב בשולחן הכי טבעי של החיים שאנחנו חיים. אני השבוע שוחחתי בשיחת זום עם פוליטיקאיות צעירות, היו שאלות נוקבות, נשים מאוד פעלתניות, רוצות לפרוץ קדימה ושמחתי מאוד לתת להם מניסיוני כי אני עשיתי באמת קריירה ניהולית בעולם המקצועי. שם גם אמרתי להם שליד הפוליטיקאיות הצעירות אני רוצה לראות פוליטיקאים צעירים, שגדלים ביחד לתוך העולם הזה עם אותן תפיסות. ודבר אחרון, נושא של ייצוג הולם של נשים בכל הדירקטוריונים, החברות, הארגונים. בספורט אנחנו בזמנו עשינו את זה בחקיקה כי מצאנו את כל עולם הספורט עולם גברי, אז הנהלות האיגודים הוכרחו, לצערי זה היה בחקיקה כי לא הייתה דרך אחרת להשפיע, אבל עובדה שזה עבד, עובדה שנמצאו הנשים להיות חברות בהנהלות האיגודים. אז אני מאחלת לך ולכל חברי הוועדה הרבה הצלחה במשימה החברתית המאוד מאוד משמעותית שעומדת לפתחך. תודה. אני רק אגיד בהקשר הזה ולגבי הסיפא של הדברים, אני שוחחתי היום עם חברת הכנסת לשעבר, איילת נחמיאס ורבין, היום היא מאוד פעילה בהתאחדות התעשיינים, היא ביקשה ממני לעשות כנס דירקטוריות כפי שהיא עשתה בעבר ואני נתתי את ברכתי. בתקופה הקרובה אנחנו נקיים פה גם כנס דירקטוריות וננסה גם להראות את הנשים המובילות בתחומים, שוב, סביב הנושאים האלה. ולגבי נוכחות של גברים בוועדה, אני מסכים. אמרתי אתמול גם כשנבחרתי, אמרתי את זה ליושב ראש ואני אדבר איתו על זה היום, אני אפעל להגדיל את מספר חברי הוועדה כי מטבע הדברים נשים בכל סיעה נלחמות כדי לשבת בוועדה הזאת ואז הן תופסות את המקומות הראשונים. אני חושב שמה שאת אמרת, ואמרתי את זה כבר בשבוע שעבר, הנושא הזה של האיזון הוא מאוד מאוד חשוב כי הנושא הזה הוא נושא של כלל החברה הישראלית, הוא לא נושא שנוגע לנשים. מעמד האישה נוגע גם לגברים, לילדים,

בכלל לא משנה, אני רוצה שהבנות שלי תגדלנה בחברה שיש שוויון הזדמנויות מלא, שהן יודעות שאין תקרת זכוכית

אני אפנה ליושב ראש להגדיל, אני אפנה לראשי הסיעות לשלוח מה שנקרא כתוספת דווקא גברים ואני מקווה שגם נראה נוכחות שלהם בדיונים. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה, כבוד היושב ראש. כמובן אני מצטרפת למברכות ואני חושבת שאתה עומד מול אתגר לא רק כגבר, אלא כמי שמוביל את הוועדה הזו. אני חושבת שכל ועדה בכנסת היא ועדה שמתקיימים בה הרבה ויכוחים ולפעמים חילוקי דעות, אבל לעמוד בראש הוועדה לקידום מעמד האישה, אני חושבת שיהיו לנו הרבה דיונים שאני מאוד מקווה שתצליח להיכנס באמת לרחשי ליבנו ומחשבותינו גם כנשים וגם כמי שנאבקות ביום יום על קידום מעמד האישה. אני יודעת שמבחינת עבודה פרלמנטרית אתה מצוין, אני בטוחה שהכלים הפרלמנטריים שיש לך, אני מאוד מקווה שתשקיע אותם בוועדה כדי לקדם את הנושאים החשובים לכולנו. האמת, כשישבתי בראש הוועדה, שזה נשמע לפני ארבע קדנציות, שלוש קדנציות, בקדנציה ה-20 של הכנסת, היו חברי כנסת חברים בוועדה והם היו מחויבים והגיעו. אני חייבת להזכיר - - - נחמן שי היה מגיע לא מעט. גם בני בגין היה מאוד מחויב, גם עמיר פרץ היה מחויב לדיונים. אני חושב שזה חשוב. אני חושבת שכל חבר כנסת שלא מתעניין בדיונים שקיימים בחדר הזה הוא בעצמו מפספס נושא שבונה את החברה הישראלית, הוא בונה את החברה של שוויון. בכל המקומות האחרים בוועדות הרבה מהמאבקים הם מאבקים פוליטיים, אבל פה, בעיניי, אלה מאבקים באמת על פניה של החברה הישראלית וחשוב שכולנו נהיה מגויסים. אנחנו מבחינתנו, וזה לא סוד, אני חושבת שכולם כבר יודעים וחיכו לשמוע על הביקורת שהושמעה בחודש האחרון בעניין הבחירה של היושב ראש, אבל מה שחשוב להגיד, כל עוד הוועדה תפעל למען קידום נשים בהיותן מופלות לרעה, בהיותן עומדות בפני חסמים מובנים בתוך המערכת, גם הפוליטית וגם החברתית, וכל עוד הוועדה תייצג באמת את מכלול האוכלוסיות שקיימות במדינת ישראל, ובעיקר אוכלוסיות מוחלשות מהנשים, אנחנו נהיה פה, אנחנו נגן על הנושאים ואנחנו נעזור כמה שאפשר כדי שהוועדה תשיג את התוצאות הכי טובות. זה ברור שאנחנו מחויבות.

אני רוצה להתחיל את הדיון ואני אתחיל אותו עם נציגי הממשלה כדי לקבל את הנתונים ואחר כך נמשיך לשאר האורחים שלנו. ראשון הדוברים אני רוצה את היועץ לסמנכ"ל שומה וביקורת ברשות המסים, אלישיב ממן. אני רוצה התייחסות לגבי הנתונים, שאת חלקם אנחנו ראינו בוועדה, אבל נשמח אם אתם תציגו אותם לגבי מספר הנשים שסייעתם להן מקרב דורשי המענקים וגם הסכומים. שלום, בוקר טוב. לגבי הפעימה הראשונה, יש קצת פער בין הנתונים שאני אציג עכשיו לנתונים שיש בפניכם, אבל אני אציג את הנתונים היותר מדויקים. הוגשו עד היום 240,000 פניות, כ-86,000 פניות מתוכן הן של נשים, שזה יוצא 36%. המענק הממוצע הוא 3,363 שקל למענק שאישה קיבלה ו-4,069 שקל למענק שגבר קיבל. סך הכול המענק הממוצע הוא 3,814 שקלים. זה לגבי הפעימה הראשונה. הפעימה הראשונה הייתה פעימה סוציאלית שהייתה מכוונת יותר לאנשים עם ההכנסה הנמוכה יותר, סך הכול התקרה הייתה עד 240,000 שקל, שזה היה התקרה שהיית צריך לקבל אותה. לגבי הפעימה השנייה. סך הכול עד היום הגישו 364,000 פניות לקבלת הפעימה השנייה. 134,000 היו של נשים, 229,000 פניות היו של גברים, שזה יוצא 37% נשים ו63% גברים. פה אנחנו רואים שהפער בין המענק הממוצע לאישה לבין המענק הממוצע לגבר היה גבוה יותר. סך הכול המענק הממוצע לאישה בפעימה הזאת הוא 4,044 שקלים לעומת 5,944 שקלים מענק ממוצע לגבר. לגבי הפעימה השלישית. בפעימה השלישית אנחנו מדברים פה רק על החלק הקטן בפעימה השלישית, הפעימה השלישית פוצלה לשניים, היה את החלק של פעימה שלישית שנתנו לעסקים עד 300,000 שקלים כסכום אחיד כדי לפשט את התהליך והנתונים שנמצאים בפנינו זה רק לגבי החלק הזה. יש עוד פעימה שלישית שהיא הפעימה לעסקים היותר גדולים, שכרגע הנתונים הם לא בפנינו, אבל זו פעימה שעדיין בתהליך ועדיין מתנהלת. בפעימה השלישית הקטנה עד 300,000 ₪ מחזור 228,000 בקשות, מתוכן 95,000 בקשות של נשים ו-132,000 בקשות של גברים, שזה יוצא 42% ו-58%. אלה הנתונים שיש בפנינו. זה כמו שהצגתי כרגע. אוקיי, תודה. ביטוח לאומי, נמצאת איתנו נתנאלה ברקאי, מנהלת תחום מחקר מביטוח לאומי? אני כבר אומר לנציגי הממשלה, אנחנו אפשרנו את הקיום הזה שאנשים יגיעו בזום בגלל שקבענו את הישיבה מהיום למחר, אבל אתם תידרשו להגיע לכאן. אפשר לשים את נתנאלה בזום? תבדקו איפה הביטוח הלאומי. משרד הכלכלה, תמר מירסקי. בוקר טוב. תמר מירסקי לא נמצאת, אני הנציגה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. תציגי את עצמך לפרוטוקול ותגידי מה הנתונים שאתם מכירים. אני עובדת בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. מבחינת הנתונים, המצגת שהצגנו בפעם האחרונה, אין לנו נתונים חדשים והנתונים עדיין קיימים מבחינת הפערים בין נשים לגברים. המצגת שהצגתם בפעם האחרונה הייתה במאי 18'. נכון, אין לנו נתונים חדשים כרגע. מבחינת התקופה האחרונה בכל המשבר של הקורונה הסיוע שנתנה הסוכנות זה מענה לעסקים והנגשת מידע, גם מבחינת מוקדים שהפעלנו וגם מבחינת שיתופי פעולה והתייעצות עם נציגים של עסקים, של כל העסקים. תכניות סיוע לעסקים, בשבוע האחרון יצאו ארבע תכניות, זה התקנת מערכת סליקה בתקן EMV, התאמות לעסק לחזרה לפעילות, סיוע לחיבור תשתיות תקשורת בסיב אופטי והמענק האחרון היה למעונות יום פרטיים כאשר אחוז גבוה בתחום הזה הם נשים. בתקופה האחרונה אנחנו גם עבדנו בשיתוף פעולה עם משרד האוצר על התו הסגול לפתיחת המשק בחזרה, התייעצנו עם נציגים של עסקים, אנחנו בקשר עם כולם, שמענו גם את העמדות שלהם, אנחנו גם עובדים עם משרד הבריאות בשיתוף הזה לפתיחת המשק ויש את האתר של הקו הסגול ששם אנחנו מנגישים את כל המידע, אנחנו גם עונים לפניות ציבור שמקבלים. הדיון הוא לא על המגזר העסקי בכללותו, הדיון הוא על מצב נשים עצמאיות ועסקים של נשים. חלק מהחזרה לשגרה גם חזרו חוגים, משפחתונים, מעונות יום וקוסמטיקאיות שהיו הראשונים לחזור שהמאפיין הגדול שלהם זה אחוז גבוה של נשים שעובדות שם. השאלה, אין לכם נתונים מאז מה שהיה מקודם בגלל שאתם לא אוספים או בגלל שלא היה שינוי בנתונים, מה בדיוק? חוץ מזה, בזמנו כשהועבר החוק בעניין הרשות שלכם דובר על הקמת אגף שיטפל במיוחד בנשים שמפעילות או נשים שיש להן עסקים, מה קורה באגף? האם הוא פועל באופן ייחודי לתמוך בנשים שיש להן עסקים בתקופה הזו? אנחנו פועלים למען כל העסקים וגם למען הנשים ש - - - אין להם נתונים. מפעילים תכניות סיוע לכולם. מבחינת נתונים, כרגע אין לנו נתונים חדשים. אני יכולה לבדוק אם יש משהו מעבר ולשלוח את זה לוועדה. תודה. לממ"מ יש נתונים שהיו רוצים להציג פה? יש לכם משהו? אין לנו נתונים חדשים, יש נתונים שנאספו לפני חודש עבור דיון בוועדת הרווחה הזמנית בראשות חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אבל שהיו מוכוונים לגבי נשים?

הם מוכוונים לגבי נשים, אבל לא לגבי עצמאיות, הם מוכוונים לגבי שכירות. אחריך תדבר חיה מנע מלהב, אז אני אבקש את ההתייחסות שלה. בסדר גמור. זה מסמך שנכתב על ידי אמיר פרגר מהמחלקה. בגדול מה שעולה זה שנשים היוו את רוב דורשות העבודה בשירות התעסוקה, שנרשמו בשירות התעסוקה במהלך הקורונה, בחודשים מרץ-אפריל. שיעור הנשים מבין מי שהגישו תביעה לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי היה גדול משיעור הגברים שהגישו ושיעור הנשים דורשות העבודה היה גדול משיעור הגברים דורשי העבודה, זאת למרות שנשים, כידוע, מהוות פחות מחצי משוק העבודה בפועל. מה שמעניין, ששיעורן הגבוה של הנשים מבין מגישות התביעות לדמי אבטלה ניכר בכל ענפי הכלכלה הראשיים, משמע גם ענפים שבהם רוב המועסקים הם גברים עדיין רוב מבקשות דמי האבטלה הן נשים. קשה להסביר את זה בחלוקה הענפית. נתונים יותר עדכניים שפרסם שירות התעסוקה בחודש מאי 2020 מעידים על כך ששיעור החזרה לעבודה בקרב נשים היה גבוה משיעור החזרה של גברים, 21% מהנשים דורשות העבודה חזרו לעבודה לעומת 14% מהגברים. נתון מעניין. שכר נמוך. בשירות התעסוקה מסבירים את זה בעיקר בענפים שחזרו לעבודה בחודש מאי, שזה ענפי חינוך ובריאות, ענפים שמאופיינים ביותר נשים. מה שחשוב לציין זה שלמרות השיעור הגבוה יותר של חזרה לעבודה בקרב נשים מספר דורשות העבודה נכון לסוף חודש מאי נותר גבוה ממספר דורשי העבודה, אז עדיין יותר נשים נמצאות מחוץ לשוק העבודה מגברים למרות שיותר מהן חזרו. זה מה שיש לנו כרגע. עורכת הדין חנה מנע מלהב, אני אשמח לראות את הנתונים שלך כי יש לך נתונים חדשים. אחרייך אני אבקש את ההתייחסות של ביטוח לאומי שהתחברו חזרה לזום. בוקר טוב וברכות למינוי.

אני אתייחס לסוגיה ואני אומר שחלק משוויון מגדרי זה גם לראות גבר עומד בראש הוועדה. אתה לא הראשון אמנם, אבל אני לא חושבת שיש פה איזה שהיא בעיה, ההיפך הוא הנכון ואני מאחלת לך בהצלחה ואנחנו כמובן נסייע בכל מה שצריך על מנת לקדם את הנושא החשוב.

אני אתייחס לנתונים ואני אומר כך, גם הנתונים הועברו אליך, אם תרצו להעלות אותם במסגרת הדיון כמובן שזה אפשרי, את המצגת שנערכה על ידי ד"ר רובי נתנזון, שהוא היועץ הכלכלי שלנו בלהב. אני ייסדתי יחד עם נשיא להב, עורך דין רועי כהן, את פורום הנשים של להב ועומדת בראש הוועדה. רועי נמצא איתנו גם. אני נמצא, שומע, אני פה. ניתן גם לך לדבר אחר כך, רועי. כן, חיה. אז אנחנו בלהב פועלים בשוטף, לא רק בזמן משבר הקורונה, על מנת לסייע ולקדם את כל התחום הזה של נשים עצמאיות. לפי הנתונים הרשמיים האחרונים, כמו שצוין כאן, הנתונים הרשמיים האחרונים הם מ-2018, יש 171,000 עצמאיות בישראל. הפילוח של התעסוקה של נשים עצמאיות הוא שונה קצת משל הגברים, 22% מהנשים בשירותי בריאות, רווחה וסעד, 21% בשירותים מדעיים, טכניים ומקצועיים, 13% בתחומי החינוך, לעומת זאת גברים עצמאיים עובדים במגוון רחב יותר של תחומים שהבולטים בהם זה שירותים מדעיים טכניים ומקצועיים, מסחר ובינוי. באופן טבעי מספר הנשים שנפגעו ממשבר הקורונה גדול יותר גם בגלל העיסוקים שמניתי כאן וגם בגלל שכבר ההתחלה שלהן מבחינת שכר היא יותר נמוכה. חלק מסבירים את זה בגלל העובדה שנשים אולי עובדות פחות שעות כי הן צריכות גם לנהל קריירה נוספת שזה בית,

נשים באופן כללי נוטות לקחת סיכונים פחות מגברים, הן פחות מעסיקות גברים, יותר קשה להן לקבל הלוואות. באחת הישיבות שהיו בכנסת דיברנו על כך שבאמת נשים מקבלות פחות ופחות הלוואות גם בגלל שהן לא מוכנות לקחת את הסיכון וגם בגלל שפשוט הבנקים לא בהכרח נותנים. אני לא אומר מפלים, חלילה, אבל מקשיחים יותר את הקריטריונים.

תגידי, זה בסדר.

אני מתנסחת בכל זאת ב - - - לא יתבעו אותך על הוצאת דיבה. אני לא רוצה להגיד דברים שיהיו - - - לכאורה כמובן. אנחנו הגשנו בלהב שורה של הצעות של תיקוני חקיקה ואני חושבת שהרלוונטי ביותר כרגע, לאור המשבר הזה, שאפשר להצמיח ממנו את העניין הזה, זה קידום הצעת החוק להכרה בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת במס הכנסה. כולנו מכירים את פסק הדין - - - אגב, זו הצעת חוק שאני הגשתי בכנסת ה-20, הכרה בהוצאות על מטפל או מטפלת.

בכנסת הקודמת אנחנו דיברנו על מגוון הצעות חוק שלהב מבקשת לקדם על מנת ליצור רשת ביטחון סוציאלית גם לעצמאים ועצמאיות בישראל. אנחנו רואים היום שהשכירים והשכירות מקבלים בחל"ת תשלומים כדי שיעזרו להם לצוף ולהישאר מעל פני המים, העצמאים והעצמאיות נאבקים. אני עצמאית בעצמי, אנחנו נאבקים על מנת לשרוד, על מנת להמשיך להחזיק את העסקים שלנו ובמקביל באמת הילדים בבית. כל הדברים האלה, רשת הביטחון הזו שכל כך חשובה לעצמאים באה לידי ביטוי עוד יותר מבחינת חוזק כאשר זה רלוונטי לנשים כי לנשים גם אין את רשת הביטחון הסוציאלי, גם השכר שלהן יותר נמוך, במיוחד בתקופה הזו של הקורונה. הנתונים, אגב, מאוד לא מפתיעים אותנו, מה שאמר אלישיב ממן, לא מפתיעים אותי הנתונים שהפערים קיימים גם במענקים שהנשים קיבלו, כמובן שזה נובע גם מההכנסה הנמוכה של נשים בשגרה ביחס להכנסה של גברים, ואז גם בשגרה וגם בחירום נשים מרוויחות פחות, נתמכות פחות ואז השיקול, כשיושב התא המשפחתי ומחליטים מי יוצא לעבודה בסיטואציה הזאת כשיש את הקשיים האלה, אז יושבים ועושים החלטה משותפת והרבה פעמים נשים נשארות בבית. זה לא הפסד של הנשים, צריך להבין, פה אני מתחברת למה שאמרו, שבאמת זה מאבק של כולנו, זה ההפסד של כל המשק. כל אישה שיושבת בבית ולא תורמת את כוח העבודה שלה במשק זה גם גורם לכך שהשוויון המגדרי יצומצם, שיהיה פחות גיוון תעסוקתי, שהמשק פחות ירוויח מנשים שיכולות לתרום למשק, לכן זה צריך להיות אינטרס של כולנו. זה חשוב שהוועדה הזאת תיקח, להערכתי, וזה טוב שפתחנו את הנושא הראשון של הוועדה בתחום החשוב הזה כי האפליה שקיימת ביחס לנשים עצמאיות היא אפליה מאוד גדולה. אני לא רוצה להרחיב,

טיפולי פוריות למשל, אושר חוק להכרה בטיפולי פוריות לנשים, לשכירות. אם אני לצורך העניין כעצמאית מעסיקה אישה שעושה טיפולי פוריות, שזה מעולה, זה מאוד חשוב לעודד את הילודה, אני כשאני אצא לטיפולי פוריות לא אקבל שום דבר, לעומת זאת העובדת שלי כן. זאת אומרת אני אפסיד כסף ויחד עם זה אני גם אשלם כסף. כמובן זו דוגמה קיצונית, אבל יש דוגמאות נוספות רבות למקרה שבו נשים עצמאיות - - - ובחופשת לידה לא תוכלי לנהל את העסק שלך. ואם בחופשת הלידה היא תשלח מיילים אז יגידו לה שלא מגיע לה דמי לידה.

כמובן להב פעלה לתקן את החוק, שחישוב דמי הלידה יהיה חישוב שיותר מתחשב בעצמאיות וגם לאפשר לנשים עצמאיות, זה עדיין לא עבר, אבל לאפשר לנשים עצמאיות להגיע לעסק שלהן, לפקח, לוודא שהכול באמת מתנהל כמו שצריך ועדיין שגמלת הלידה לא תישלל מהן. כל הדברים האלה אלה נושאים שבכנסת הקודמת קידמנו בלהב, אני יחד עם רועי, יחד עם כל הצוות של להב, ונשמח להמשיך לקדם אותם גם בכנסת הזאת על מנת שיהיו תוצאות ונתחיל להרגיש גם בשטח את ההבדלים כי הנושא הזה בוער בנו והוא מאוד מאוד חשוב. תודה, חיה. ביטוח לאומי. נתנאלה. את יכולה להציג לנו קצת נתונים אצלכם לגבי דורשות עבודה לעומת דורשי עבודה? האמת שאני לא יודעת אם יודעים שביטוח לאומי עוסק, במיוחד בתקופה האחרונה אבל לא רק בתקופה האחרונה, בניסיון לעגן בחוק מתן דמי אבטלה לעצמאיים. לצערי אין לנו נתונים על עצמאיים מאחר

אני מדבר על דורשות עבודה ודורשי עבודה. אני מבין שאין לכם נתונים על עצמאים ועצמאיות כי אין דמי אבטלה לעצמאים ומבחינת ביטוח לאומי העצמאים לא כל כך קיימים.

בעניין הזה אפשר לפנות לרשות המסים, אני מניחה, הם יכולים לספק את הנתונים. אבל הם משלמים ביטוח לאומי למה אין נתונים עליהם?

נתונים מכיוון שלא מגיע כרגע דמי אבטלה לעצמאיים. נתנאלה, על הנושא הזה ענה לנו נציג רשות המסים, על המענקים שניתנו לעצמאים, קיבלנו את הנתונים. השאלה שלי אלייך, ואם אין לך את זה בשליפה אני בטוח שבחמש דקות של טלפונים תוכלי להוציא אותם, זה לגבי דורשי האבטלה. דורשי האבטלה מתחילת משבר הקורונה בחתך בין גברים לנשים, כמה דורשות אבטלה היו לעומת כמה דורשי אבטלה, כמה חזרו לתעסוקה. נתונים שהציג לנו הממ"מ, שהם נכונים לחודש שעבר, אם יש לכם את הנתונים העדכניים. הממ"מ מקבלים את הנתונים מאיתנו. אלה הנתונים שיש לנו שהם עדכניים ביותר. לא יכול להיות, עם כל הכבוד, זה לפני חודש. כן, הנתונים שיש לנו נכונים לחודש מאי. מתי אתם קיבלתם את הנתונים האלה בממ"מ? הנתונים הם עד ה-6 במאי, הנתונים שהצגתי. אנחנו נמצאים בסוף יוני, לא יכול להיות שאין לכם - - - לא, אז יש לנו עד סוף מאי, אני יכולה לתת את הנתונים לסוף מאי. אז תני לנו אותם. אם יש לך אותם בשליפה טוב,

אני אעבור לדוברים הבאים ותחזרי אלינו עם הנתונים. בסדר. אתם רוצים את התובעים או המקבלים? יש הבדל. כי מן הסתם לא כל התובעים מקבלים. גם וגם. מעניין לדעת כמה תובעות וכמה מקבלות לעומת כמה תובעים וכמה מקבלים, נראה שבסוף כולם טובעים,

בסדר. תודה. רועי כהן. נשיא להב, הבטחתי לך שאני אחזור אליך. כן, שלום. בוקר טוב. קודם כל ברכות, עודד, על המינוי כיו"ר הוועדה. אני מצטרף לדברים שאמרה חיה, אני חושב שזה מבטא גם את הנחישות שלך לעמוד בראש ועדה שיכולה לקדם פעולות למען מעמד האישה ויש צורך בכך. זו הזדמנות גם להודות, אני שומע גם את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שעמדה בראש הוועדה בכנסת הקודמת קודמת ובאמת עשתה עבודה, עשינו איתה עבודה משותפת במספר ישיבות עבודה, קידמנו. אני רוצה להמשיך את הדברים של חיה. כידוע לך, אתה פרלמנטר וכפרלמנטר יש לך זכות כמי שעומד בראש ועדה לקדם הצעות חוק מטעם הוועדה, זה חוסך את כל העניין הזה של להגיע לוועדת שרים לחקיקה שבטח תפסול כאלה ואחרים - - - רועי, זה נכון לוועדת הכספים, היחידה שיכולה לקדם בצורה מסוימת. סליחה, ועדת חוקה. לא, אני חושב שכל ועדה יכולה, בדקתי את זה. כל ועדה יכולה לקדם הצעת חוק כוועדה, אתה יכול לבדוק עם היועצת המשפטית שלך, אני בדקתי את זה. כל ועדה יכולה להגיש הצעות חוק ואני אדבר גם על מה, על הצעת חוק שבעצם אני אספר רגע סיפור. גברת שהתחילה לעבוד בגיל 21 בבנק ישראל, היא התחילה כמזכירה ויש אותה גברת שהתחילה כספרית, ביחד הן חיות, השנים עוברות, ילדים, נכדים, העובדת בבנק ישראל מגיעה בגיל 62 לביטוח לאומי, דופקת טוק טוק, אומרת: שלום, אני הגעתי לגיל 62, אומרים לה: אין בעיה, יש לך פנסיה של 10,000 ₪, יהיה לך את ה-2,400 שקל. באה אותה גברת שעובדת עשר שעות ביום ויש לה הכנסה של 6,000 שקל, דופקת טוק טוק לביטוח לאומי, אומרת: תשמעו, הגעתי לגיל 62, אומרים לה: את לא יכולה לקבל, עד גיל 70 לא תוכלי לקבל את קצבת הזקנה, היא אומרת: רגע, אבל שילמתי לכם כל השנים ואני רוצה קצת להוריד בעומס ואני רוצה לקבל ומי מבטיח לי שאני אחיה עד גיל 70 כדי ליהנות מקצבת הזקנה?

אלה החוקים, מבחן הכנסה,

אבל היא אומרת: החברה שלי מקבלת 10,000 פנסיה ואני ממשיכה לעבוד,

אף אחד לא אמר לי שאני יכולה לעשות פנסיה כי לא היה חובה לעשות, אין לי, החיים שלי זה לעבוד ואני רוצה רק להוריד טיפה במעמסה כדי לקבל את קצבת הזקנה,

לא מגיע לך. שמונה שנים היא תצטרך לחכות, עד גיל 70, כדי שיבטלו את מבחן ההכנסה. זה משהו שהוועדה יכולה לתקן, היום יש פה תמיכה מקיר לקיר, גם בביטוח הלאומי, גם במשרד הרווחה, לבטל את מבחן ההכנסה כלפי אותן נשים וגם כלפי אותם גברים מגיל 67. דבר נוסף, עוסק פטור.

אדוני היושב ראש, שעוסק פטור עדיין לפי מקצועות של שנת 1970. בשנת 1970 היה עדיין מקצוע שהיה לחפש קברים יהודיים, זה עדיין מופיע בעוסק פטור, אבל לעומת זאת יועצת מס, רואת חשבון, עורכת דין, סוכנת ביטוח לא יכולה להיות עוסקת פטורה וזה בעצם יכול לעודד המון נשים להיכנס למסלול הזה כי ברגע שאתה עוסק פטור אתה לא צריך את כל - - - רועי, דווקא העניין הזה של עוסק פטור זה מקום שאפשר לנסות לקדם הקלה קודם כל לנשים. נכון. יש על זה מאבק מאוד גדול שאנחנו רוצים להגדיל את הסכומים באופן כללי לעוסקים פטורים, מאבק גם מול משרד האוצר ופה דווקא אפשר יהיה לתת איזה שהיא הקלה לנשים כדי להיכנס לתחומים האלה. רועי, תודה. רגע, אני רוצה עוד נושא אחד. היה עכשיו ויכוח מאוד מאוד גדול על הנושא של גיל פרישה לנשים. אתה צריך כמי שעומד בראש הוועדה לשים לב שיש סדר גודל של קרוב ל-30,000 נשים שנמצאות בין הגילאים האלה של הפרישה, עצמאיות שהן לא יהיו זכאיות לדמי אבטלה של עשרה חודשים, הן לא יהיו זכאיות להכשרות מקצועיות, הן לא יהיו זכאיות לשום דבר. אנחנו הצענו הצעת חוק, שיהיה גם מענק הסתגלות לאותן נשים עצמאיות. אל תשכחו אותן בצד במקרה שיגדילו את גיל הפרישה, הן לא יהיו זכאיות לשום דבר, אין דמי אבטלה נשים, אין אפשרות לקבל הכשרה מקצועית. על הדברים האלה אנחנו נהיה אצלך בוועדה, אנחנו נשים זרקור על כל דבר שקשור לנשים עצמאיות. תודה שהדיון הראשון שאתה עושה זה על הנושא הזה ותזכור שאתמול פורסם מחקר שנשים בארצות הברית איבדו את מקום עבודתם בשיעור גבוה יותר מהגברים במהלך חודשי המגפה בעיקר במגזר השירותים. לשים לב לזה, לבקש אולי שביטוח לאומי יעשה מחקר על זה,

אן הממ"מ, מרכז המחקר, שיעשה על זה מחקר גם כאן בישראל כדי שנוכל להצביע על הבעיה ולנסות לטפל בה.

חברת הכנסת אורלי פרומן, אחרייך תדבר בזום שרה פון שוורצה מארגון השחקנים. תודה רבה. אני מציעה לעיין בדוח שפרסם הארגון הבינלאומי של עובדי התעשייה,

מחודש אפריל השנה והוא כתב שם באופן מאוד ברור על נשים ונשים עובדות במיוחד שהן חשופות להשלכות הכלכליות והבריאותיות של משבר הקורונה הרבה יותר מאשר גברים והדוח קורא לארגוני העובדים ולכל הממשלות לפתח בתוך המשבר הגדול הזה גם גישה שמגיבה מגדרית כדי להימנע מהעמקה והרחבה של אי השוויון שיש היום בתחום התעסוקה. הוא מתייחס להיבטים ממש ספציפיים של בריאות, של ביטחון, של אלימות כלפי נשים, של שימור הכנסה והגנה על משרות של נשים עובדות, על הסדרי עבודה גמישים, על חופשות בתשלום, על נשים שהיותן חלק מההורות והורים ונותן גם דוגמאות של ארגונים מרחבי העולם. אני ממליצה לעיין בדוח הזה. בנוסף אי אפשר להתעלם, הנתונים פה, נזרקו כל כך הרבה נתונים, בשורה התחתונה בתקופה של משבר הקורונה מספר הנשים שהוצאו לחל"ת או פוטרו מתחילת המשבר הוא גבוה ב-28% יותר ממספר הגברים. זה קודם כל שיישב לנו בראש, 28% יותר מגברים. הנשים מהוות מהסך 56% מכלל המפוטרים לעומת 44%. יש נתון נוסף שחייבים לשים עליו דגש, זה 9,000 נשים שפוטרו בהיריון או הוצאו לחל"ת. להזכיר לכולנו, החוק לא מאפשר לפטר נשים בהיריון אלא אם כן יש אישור מיוחד של משרד הרווחה ואני שואלת למה. חברים, המשבר הוא כל כך גדול, אז יש פה ניצול ציני, בעיניי, באמת סוג של חוסר התייחסות מינימלי לפטר בתקופה הכי קשה, לנצל את המנגנון הזה ולאפשר פיטורים. אני אבקש אחר כך ממשרד העבודה גם כן להתייחס לעניין הזה. מה שאני הייתי מציעה, קודם כל אנחנו חייבים לעגן בתקנות של שעת החירום שמפוזרות על פני הרבה נושאים, אבל אולי ועדת חוק תעגן את הכול בתוך איזה שהוא חוק אחד. הם בכוונה פיזרו את זה בכל הוועדות כדי שלא נוכל לראות את התמונה המלאה. כל ועדה אפשרית בכנסת דנה באיזה שהוא חלק של החוק הזה, מבלבלים את האויב, פתאום אתה מוצא את עצמך עם כל מיני תקנות שאתה לא מבין מאיפה הן הגיעו. זה הסיפור. אני חושבת שאם בעניין תעסוקת נשים אנחנו מדברים, אנחנו חייבים לעגן בתקנות שעת החירום (נגיף הקורונה), כפי שהן נקראות, על מנת שמעסיקים לא ינצלו את המצב ויפטרו נשים, בעיקר נשים בהיריון או בטיפולי פוריות, בתואנה של צמצום במקום העבודה עקב משבר הקורונה וכך התקנות האלה, תקנות שעת החירום, תהיינה כפופות לחוק עבודת הנשים הקיים. לעשות את החיבור הזה כדי לא להמציא עכשיו משהו חדש, אלא להכפיף את זה. דבר שני, כבר אמרתי על הנושא של משרד העבודה שנדרש מבחינתי להפסיק מיידית בתקופה הזו את מתן ההיתרים לפיטורי נשים בהיריון. באמת אם אין איזה שהיא סיבה מאוד מאוד מאוד מוצדקת, ולא צריכה להיות בתקופה הזו. הדבר השלישי זה הנושא של מערכת החינוך. שימו לב, הטלטלות שעברה מערכת החינוך בחודשים האחרונים, לרבות התקופה הזאת,

ב-1 ביולי, מי שפה הורה צעיר, לא יודע איפה הילדים שלו, אם יהיו, איך יהיו,

הורה צעיר שנשוי למורה. ולצערנו עד היום מי שמחפה על מערכת החינוך זה לרוב הנשים. לפחות בשלב הזה של החזרה לשגרה, זה שיתוף פעולה בין משרדי, צריכות להיות מסגרות חינוך זמינות, חינם או מסובסדות מאוד, כדי שהנשים תוכלנה לשוב ולעסוק במשלח ידן, בין אם הן עצמאיות, בין אם הן שכירות. זאת בעיה של הממשלה. נקודה אחרונה לחשיבה. נכון שהוועדה הזאת לא יכולה לדון בחוקים, אבל היא כן יכולה לקדם חקיקה - - - היא יכולה לדון בחוקים. היא צריכה לקדם חקיקה. יכול להיות שאם נעשה יד אחת קואליציה ואופוזיציה, כל חברי הוועדה, נקדם פה כמה חוקים מרכזיים בתחום הנשים אז אנחנו נצליח להעביר אותם.

היעד הוא אחד, שחקיקה שמגיעה לכנסת שנוגעת לעניין מעמד האישה ושוויון מגדרי תגיע לוועדה הזו. אני אדבר על זה גם עם ראשי הוועדות האחרים שלעתים שמים את ידם על החקיקה. ומעבר לכך, גם חקיקה שאנחנו נקדם ביחד, או כל אחת מהצעות חוק שלה שיצליחו להתקדם, בוודאי צריכות להגיע לכאן. זה קרב בלתי פוסק שאני - - - את מכירה את הקרב הזה,

בהצלחה. צריך לנסות. אמרנו שזה לא קואליציה-אופוזיציה. שרה פון שוורצה, אחריה חברת הכנסת סונדוס סאלח. אני מקדם בברכה את חברת הכנסת אורנה ברביבאי שהצטרפה. שלום רב. אני שייכת לסקטור שמדוכא משני הצדדים, אנחנו הסקטור של פועלי התרבות. אנחנו פה בבית משפט עוסקים בדיוק בתמלוגים, אז לקחתי לי פינה. כבוד לי להיות פה, כבוד לי שהזמנתם אותנו, אני מייצגת שחקנים, את שח"ם. אני רוצה להתייחס גם לדברים שאמרה עורכת הדין חיה מנע, ההכרה בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת במס, ב-97' עוד הובלנו את זה, שחקניות, אנחנו פנינו ל-120 חברי כנסת, התחברנו לנעמ"ת ולשדולת הנשים ורובי נתנזון עשה ממש מתווה מלא שמתייחס גם למתחת לסף המס, גם לשכירות וגם לעצמאיות, משהו שהוא היה הגיוני, גאוני והוכיח אפילו את הרווח שיהיה למדינה כתוצאה מהדבר הזה. בסופו של דבר נמכרנו בשקל בשביל מעונות לגיל הרך שבסופו של דבר הקבלנים, כרגיל גברים, וראשי עיריות קיבלו את הכסף ולא נשים. יסלח לי האל, אבל רוב הנשים שאני מכירה, בינתיים שערותיי לבנות ובנותיי גדלו וחברותיי, אני רואה אותן ממשיכות לשלם סכומים מטורפים לגנים בגיל הרך, כך ששום דבר לא נפתר מאותה עסקה, אבל אני מפנה אתכם לקרוא את מה שרובי נתנזון כתב והציע, זו הייתה תבנית מדהימה שנדחתה בשם זה שאנחנו העצמאיות עשירות. כמו שטוענים שאנחנו השחקנים עשירים ומפונקים וכו' וכו', שכל מה שאנחנו עושים כל היום זה להעלות לוואן בארבע אחרי הצהריים ולנסוע לפריפריה, אבל זה בצד. עכשיו אנחנו נדבר על הנתונים בתרבות. כמובן כאישה אני מרגישה מאוד את תקרת הזכוכית הזאת, היא קיימת בעולם שלנו, יש אשליה שהיא לא קיימת, יש פערים בין נשים לגברים בעולם התרבות. אין עדיין מחקר מעמיק אצלנו על השפעות הקורונה, אך עקב המצב הברור של פערים ברמת ההשתכרות ושל כמות זהה של עוסקים במלאכה משני המינים אך מנגד כמות תפקידים לשחקניות מועט, מיעוט בימאיות, מיעוט מחזאיות, אז ברור לנו כבר עכשיו שרוב הפגיעה תהיה בנשים כי מלכתחילה אם אנחנו באים 50% גברים ו-50% נשים למקצוע, אבל יש תעסוקה קבועה העברתי לכם את הנתונים, חבל שאני אלאה אתכם, בטלוויזיה שני שליש תפקידי גברים, שליש תפקידי נשים, בתיאטרון שני שליש תפקידי גברים שליש תפקידי נשים, אז אם אנחנו באים 50-50 כמובן שהיכולת שלנו להתווכח על השכר שלנו היא פחותה כי יש לנו פחות ביקוש, כי יש לנו רק שליש תפקידים. ככה הדבר מידרדר ומידרדר וכמובן בקורונה אני צופה יותר נשים בפניקה, בהיסטריה, במצבים מאוד קשים שהמדינה חייבת לתת עליהם את הדעת ולא לעשות הקלות מס לראש הממשלה. סליחה שאני מרשה לעצמי להגיד את זה. זה מקום טוב להגיד את זה. אני חושבת ששיתוף פעולה למשל בהנהלה, אני שייכת להנהלת הקאמרי, נכנסתי למועצת הנאמנות, שיתוף פעולה עם ההנהלה שינה את המצב בעקבות זה ששוב ושוב במועצת הנאמנות העליתי את הפערים בתפקידים לנשים ובייצוג נשים כמחזאיות ובימאיות והנתונים השתנו וקצת השתפרו. אני אגיד לכם מהו שיפור, שיפור שיש שתי במאיות מתוך 12 הפקות בשנה, אבל זה היה שיפור, עדיין זה שיפור ואנחנו מקווים לעוד. אני חושבת שככל שאתם תדאגו שתהיה אפליה מתקנת ויהיו יותר נשים בתפקידי ניהול ובתפקידים מובילים ויוקרתיים בתרבות ככה יהיה סיכוי יותר גדול לשינוי המודעות. בנוסף לזה אנחנו מייצגים גם את פועלי התרבות. אני מאמינה שאני מייצגת גם, אז יש אפליה מאוד מושרשת ולא מודעת. במאי הוא בתפיסה הפנימית גבר, שחקנית, רקוויזיטורית, מלבישה,

עוזרת במאי זה כמובן נשים, תאורן זה גבר. אפליה לא מודעת יכולה להיות מתוקנת רק על ידי מודעות. זאת אומרת כרגע האפליה היא לא מודעת, אני לא מאשימה מישהו, אבל צריך לעשות שינוי מקיף ולטפל בפגיעה המסיבית שתהיה לפועלות התרבות בתחום. אני העברתי לכם את הנתונים שיש לנו. אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות. תודה. חברת הכנסת סונדוס סאלח. כבוד היושב ראש, קודם כל שיהיה לך בהצלחה.

חברת הכנסת עאידה תומא שניהלה את הוועדה הזו היטיבה לעשות עבודה מיוחדת מקצועית ועניינית וגם הציבה סטנדרטים מאוד גבוהים, שיהיה לך בהצלחה גם בסטנדרטים האלה ולקדם את מעמד הנשים.

כפי שאנחנו רואות ורואים, מעמיק לפגוע באוכלוסיות המוחלשות באופן אינטנסיבי ועמוק יותר והאוכלוסייה המוחלשת הגדולה ביותר היא הנשים. מה שיותר פוגעני שהממשלה נותנת יד לזה בהחלטות שלא נותנות רשת ביטחון לנשים. אם ניקח לדוגמה, אחת ההחלטות היא המענק להחזרת העובדים, הוא מתחיל משכר של 3,100 שקלים והרף הזה הוא בעצם, מי שמשתכר בסכום הזה או מתחת זה נשים - - - 3,300. זה מהווה תמריץ למעסיקים לא להחזיר נשים ולהחזיר יותר את האנשים שמשתכרים מעל - - - נלחמנו על זה קשה מאוד בחקיקה עצמה, על חוק המענקים, שהוא חוק רע, הוא חוק עקום, הוא לא מסייע לשום דבר.

שישה מיליארד שקל מענקים - - - זה הפלה עוד יותר את הנשים. זה הפלה את כולם, זה פשוט חוק דפוק, סליחה על ה - - - חוק דפוק והוא פגע עוד יותר בנשים.

צריך שהוועדה תמליץ על איזה שהוא תיקון או תקנה נוספת שתיתן העדפה מתקנת בהחזרת נשים לעבודה. תודה.

אושרית סטבון, מועצת ארגוני הנשים. אחרייך אני רוצה את משרד העבודה, אני אתחיל מאלה שנמצאת איתנו כאן ואז נמשיך הלאה.

רוצה לברך אותך, חבר הכנסת עודד פורר, על בחירתך כיושב ראש הוועדה. שמך הולך לפניך כפרלמנטר מעולה - - - בקדנציה הקודמת, בכנסת הקודמת, בכנסת ה-20. מועצת ארגוני הנשים בישראל שמה לה כנושא הדגל את הנושא של תעסוקת נשים ואני ממש מברכת אותך על זה שבחרת לפתוח בכך בישיבה הראשונה שלך, זו אמירה חשובה כיושב ראש ועדה ובזה אנחנו נשמח גם לתת את כל הפלטפורמה ואת כל הגב מאחוריך. הנושא של תעסוקת נשים ובכלל הנושא של קידום נשים זה דבר שמתבקש בחברה שוויונית וצודקת ואני בטוחה וסמוכה שאתה כיושב ראש תוביל את זה ואני באמת מברכת אותך. תודה רבה. משרד העבודה, נמצאת איתנו אלה אייל בר דוד. תני לנו קצת סקירה על מה אתם עשיתם בתחום. אז אני אגיד שהמשרד שלנו מורכב מכמה אגפים.

אדוני, אנחנו בעצם כמה נציגים פה, יש את ההתייחסות לדברים שחברת הכנסת העלתה לגבי ההיתרים של הפיטורים, מאיר דוד ממינהל אכיפה - - - כן, אני אתן לו להתייחס לזה.

אז אני אתייחס לגבי זרוע העבודה במשרד. אנחנו בהחלט רואים שהמשבר התעסוקתי פגע מיידית בנשים, גם בסוגיות סביב משפט העבודה והביטחון הסוציאלי, ראינו ש-56% מהמפוטרות היו נשים, אבל חשוב לנו להגיד את האלמנט שאנחנו רואים, רואים שבתוך הקבוצה של המפוטרות היו נשים שנכנסו לאחרונה לשוק העבודה ולמה אני מתכוונת? אנחנו רואים את הנשים הערביות, אנחנו רואים את הנשים החרדיות,

מי שנפגע יותר זה כמובן החד הוריות. אנחנו רואים ממש בתוך הקבוצה הגדולה הזאת פגיעה יותר משמעותית בנשים שהיו כאילו בשולי שוק העבודה כי הן נכנסו לאחרונה, הן נדחקו עוד יותר החוצה ואלה שהיו בחוץ הן יתקשו עכשיו עוד יותר לחזור. חשוב לי להגיד שהניתוח של הכלכלנית הראשית באוצר מנתח למה, בעצם זה קצת נאמר, זה הנשים שהיו בשכר נמוך, עם תמהיל גילאים צעיר, היקף המשרה החלקית והחלקית שלא מרצון, הרבה נשים מעידות על כך שהן היו רוצות לעבוד במשרה גדולה יותר, וכמובן השבתת מערכת החינוך. החשש שלנו זה הפתיחה המחודשת של הפערים בשיעורי התעסוקה שכל כך עבדנו לסגירתם בשנים האחרונות סביב האוכלוסיות והרחבה של פערי השכר, שגם ככה היינו ב-32% פערי שכר גברים-נשים עוד טרם המשבר. אני עכשיו אצלול למשבר. כבר בלב המשבר המשרד התווה את האסטרטגיה של היציאה. ייסדנו שולחן עגול עם כל ארגוני החברה האזרחית, שדולת הנשים, נעמ"ת, ויצ"ו וכו' עם המגזר השלישי, מגזר עסקי ואקדמיה כדי לטפל בסוגיות הבוערות שעלו מהשטח. יש ארגוני נשים ערביות בתוך זה? כן, איתך-מעכי ו - - - איתך-מעכי זה לא ארגון שעוסק בתעסוקת נשים,

הן משפטניות.

אני מוכנה לנדב כמה ארגונים שעוסקים בנושא הזה.

אלפנאר היו איתנו, היו ארגונים רבים.

חברת הכנסת יודעת שהחברה הערבית זה התחום שאני עסקתי בו אז בוודאי שהם היו. במהלך כל התקופה נלחמנו והפעלנו את התכניות שלנו שהן לאוכלוסיות שמורחקות משוק העבודה, נלחמנו להמשיך להפעיל אותן, קבוצות אדירות של נשים המשיכו לקבל שירות גם בעולמות הגבוהים של הכנסה להייטק, she codes, גם בוודאי מרכזי ריאן וכו', הכול בצורה דיגיטלית. כיסינו על פערים שקיימים בתוך האוכלוסיות, מבחינת אספקת מכשירי קצה, בשביל שהן יוכלו להמשיך להיות מוכשרות, להמשיך לקבל את המענים. אבל חשוב לי להגיד, וזה המסר שלי פה, הפעולות שלנו, כמו שוברי ההכשרה המקצועית, הסבות קורסים, לא תוקצבו, אנחנו ביוני 2020 - - - לא קיבלתם את התקציב הבסיסי שהייתם אמורים לקבל. לא קיבלנו את התקציב של 2020. לא שקיבלתם איזה שהיא תוספת, אפרופו הקורונה, כדי לייצר את ההכשרות האלה לחזרה לעבודה.

ואנחנו יכולנו כבר לסייע לאלפי נשים בתקופה הזאת. אנחנו מתריעים חזור והתרע בפני האוצר - - - אני מבקש,

אם תוכלי להעביר לוועדה את הצרכים, כולל הצרכים התקציביים, בסדר?

עורכת הדין גלי עציון מנעמ"ת ואחרייך אני אתן למאיר דוד ממשרד העבודה. קודם כל תודה רבה וברכות ליושב ראש. אני מצטרפת לכל מה שאומרות האחרות. אנחנו כמובן מברכות אותך. אני באופן אישי הייתה לי עבודה מאוד טובה עם היושב ראש הגבר הקודם בוועדה, אבל עדיין היינו רוצות לראות יושבות ראש ועדות, אחרות דווקא, חוץ וביטחון, כלכלה וכיוצא באלה, אבל אנחנו בטוחות שגם פה תהיה עבודה פורה. מה שאני רציתי לציין זה באמת שני דברים שחשוב מאוד להתייחס אליהם, האחד זה נושא שיעלה, אנחנו רואות אותו באופק, זה נושא גיל פרישה, ובאמת, כמו שאמר עורך דין רועי כהן מלהב, אני מתעסקת בנושא הזה הרבה זמן ומאוד חשוב להביא בחשבון גם את העצמאיות בנושא הזה כי הן באמת קהל שקוף. אנחנו רואות אותן כקהל שקוף בהרבה עניינים. אני חייבת לציין שאליי באופן אישי הגיעו פניות בנושא המענקים מנשים שבדיוק נפרדו והפעימה הראשונה, אם אתם זוכרים, כרכה בני זוג ביחד והיו לי כמה מקרים של נשים שהיו פרודות כבר ונאלצו עדיין להביא בחשבון הכנסה של הבעל, של בן הזוג, שהן כמובן לא מכירות ולא זוכות ליהנות ממנה. אז זה גם משהו שצריך להביא בחשבון. באופן כללי אנחנו רואות שבכל העניינים, בכל הנושאים, כל המשק נפגע ונשים נפגעות שבעתיים. זה בעצם מה שאפשר להגיד באופן כללי ובאמת אני חושבת שהתפקיד של הוועדה זה להיות סוג של כלב השמירה כדי לדאוג שנשים לא תיפגענה מכל הכיוונים ומכל הדברים במסגרת הפגיעה הכללית כי תמיד יש איזה שהיא נטייה ועדיין יש נטייה לראות נשים כמפרנסת שנייה, למרות שזה ממש לא נכון היום בתנאי השוק. צריך לשים דגש ולשים לב ובכל נושא ובכל דבר צריך תמיד להיות עם נקודת המוצא השוויונית ושלא מקפחת חצי מהעובדים במשק בישראל. זה מה שיש לי להגיד בשלב הזה, כמובן ברכות ליו"ר.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אחרייך מאיר דוד, מנהל אגף בכיר אכיפה במינהל הסדרה במשרד העבודה. תודה רבה. אני חושבת שבדיוק בדיון המיוחד הזה שעוסק בעצמאיות אנחנו נוגעים בלב הבעיה, שבעצם הנשים נכנסו לתוך המשבר הזה של הקורונה לא ממקום שוויוני בכלל ועוד הנשים העצמאיות. כלומר זה משבר שהתווסף למשבר שנמשך כבר הרבה שנים של מצב שבו העצמאיות, כמו הנשים גם בתעסוקה רגילה, סובלות מתנאים שמקשים עליהן במיוחד. אני חושבת שהטיפול בבעיות, כאשר הוא חסר ראייה מגדרית והוא לא מחפש בדיוק איפה עומדות הנשים ואוכלוסיות שונות בתוך הנשים, נשאר עיוור לבעיות ולא נותן את התשובות האמיתיות. הרבה מהנשים העצמאיות שהתקשרו אליי בתקופת המשבר, בגלל שכיהנתי כיושבת ראש זמנית לוועדת הרווחה, אמרו באופן הכי ברור שהמענקים שניתנו לא עונים להן על הדבר הבסיסי, שהעסק שלהם ימשיך ויתקיים. אנחנו מדברות גם על נשים שהתחילו את העסקים שלהם, כמו אחרים, באמצע 2019, ואז הן לא היו זכאיות למענקים האלה. העניין של ההלוואות ויחס הבנקים. אני לא יודעת אם יש היום מישהו מאיגוד הבנקים שיכול להתייחס לבעיה, הבנקים מתייחסים - - - אנחנו נעשה על זה דיון נפרד.

כי היחס שלהם לעסקים של הנשים ובמיוחד כאשר קושרים את המצב של בן הזוג בבנק לאפשרויות הניתנות לאישה למרות שהיא מוכיחה שהעסק הוא עסק שלה ואין לו שום קשר לבן הזוג. אני חושבת שהגיע הזמן באמת לטפל יותר בבעיות שהיו גם לפני הקורונה, כי בעצם הן רק העמיקו את הפער בזמן הקורונה. תודה.

מאיר דוד, בבקשה. שלום לכולם. בוקר טוב, ברכות לאדוני היושב ראש. אנחנו בתקופה המאתגרת הזאת של משבר הקורונה עסוקים בעיקר בכל הנושא של בקשות להוציא עובדים בתקופה מוגנת לחל"ת והנושא של הפיטורים. בנושא של החל"ת קיבלנו מהתחלת המשבר ועד היום כ-8,800 בקשות להוצאה לחופשה ללא תשלום, רובן המכריע בקשות שאושרו לאור סגירת מקומות העבודה. בנוסף, לאחר החזרה לשגרה, קיבלנו עוד 1,300 בקשות להאריך חל"תים שכבר ניתנו, כאלה שסיימו את החודשיים חל"ת ועדיין לא חזרו לשגרה ולכן נדרשת הארכה של החל"ת. אני רק רוצה לציין בנקודה הזאת שכל בקשה שמגיעה נבחנת לעומק, אין מתן היתר אוטומט ואנחנו משתדלים לנסות ולזהות כל ניסיון לרכוב על הגל של עובד או עובדת ולקחת את המשבר על מנת להוציא דווקא עובדים בתקופה מוגנת. אנחנו יותר רגישים לנושא של העובדים המוגנים. אני רוצה לציין שאנחנו עוסקים רק בשכירים ולא בעצמאים כי אנחנו עוסקים רק ביחסי עבודה ולכן כל הבקשות וכל הטיפול שלנו מתייחס לעובדים שהם שכירים בלבד. בנוסף אנחנו מטפלים בתקופה הזאת בבקשות לפיטורים שפוגעות בעובדים בתקופה המוגנת. נכון להיום מתחילת השנה הוגשו לנו למעלה מ-1,000 בקשות, ליתר דיוק כ-1,050 בקשות, ולאורך כל השנה שעברה הוגשו לנו 1,100 בקשות. בתקופה המקבילה בשנה שעברה,

הוגשו 538, זאת אומרת הקצב הכפיל את עצמו בקצב הבקשות לפיטורים. רק בתקופת הקורונה קיבלנו 750 בקשות. אגב, הוא עוד יגדל. זאת ההתמודדות שלנו היום והאתגר שלנו בנושא של הפיטורים. כרגע מתוך ה-1,000 בקשות שקיבלנו, סגרנו 151 כי אין תחולה של החוק או שלא ניתן להתיר פיטורים מכיוון שזה קשור להיריון או לתקופה שהיא תקופה שאסורה בכלל במתן היתר, כמו תקופת ה-26 שבועות של חופשת הלידה. ב-533 בקשות סיימנו כבר לטפל ונתנו 428 היתרים לפיטורים, רובם המכריע זה עסקים שחדלו לעבוד, שנסגרו עסקים לגמרי ואין מקום להמשיך להעסיק אף אחד מהעובדים. אנחנו סירבנו גם לכ-90 בקשות, בגלל שזיהינו שזה או קשור להיריון, או שמדובר פה בעסק שכן היה יכול להמשיך להעסיק את העובדת ובחר שלא להעסיק ולכן אנחנו סירבנו. אנחנו מתמודדים בתקופה הזו עם קצב הולך ועולה של בקשות בכמויות שלא היינו רגילים אליהן בשנה רגילה, אנחנו תגברנו את תחום עבודת נשים בעובדים נוספים כדי לתת מענה מהיר לטיפול בבקשות האלה ואנחנו כן מזהים עלייה בבקשות לפיטורים של נשים בתקופה מוגנת וזה קשר ישיר לכל ה - - - אני מבקש ממך להעביר לוועדה, ואני אכניס את זה גם לסיכום, לא שמזהים עלייה, פשוט נתונים. אם נוכל לקבל בוועדה את הנתונים מינואר,

מה שנקרא ברמה החודשית, ולראות את ההתפתחות של זה עם השוואה לנתונים של 2019. זאת אומרת אני ארצה את הנתונים האלה שאתה דיברת עליהם באופן כללי לקבל ברמה המספרית, ינואר עד יוני 2019, ינואר עד יוני 2020, ואז נוכל להתייחס, עלייה זה יכול להיות אחד, עלייה זה יכול להיות פי שניים. אני אמרתי את המספרים. ברור, הכול בסדר, אין לי טענות אליך. אני רק אסיים במשפט אחד ואני אומר שהנתונים וגם ההשוואה רלוונטיים רק לגבי פיטורים וצמצומי השכר והמשרה כי זה מה שקורה בשנה רגילה,

הנושא של החל"תים זה רק השנה. זה ברור. אז אנחנו ניתן נתונים לגבי צמצומי שכר, משרה ונושא הפיטורים בהשוואה לשנה קודמת,

תודה רבה. חברת הכנסת ברביבאי. שוב ברכות למינוי. הבחירה שלך דווקא בדיון הראשון לעסוק בנושא שוק העבודה ובפגיעה בנשים, זה בעיניי נושא אסטרטגי שמשפיע, לא פחות, על החוסן של החברה הישראלית. הנפגעות העיקריות מהקורונה הן נשים, אנחנו מבינים שחוסר היכולת שלהן לחזור לשוק העבודה בגלל כל מיני החלטות, גם שקשורות לחינוך, למוסדות חינוך, וגם לשוק העבודה עצמו, למקצועות שבהן הן עובדות וליכולת, אנחנו רואים את הנתונים בכל חתך, הוא חשוב, הוא משמעותי והוא משפיע ביום-יום על הכלכלה של המדינה. אני חושבת שטוב תעשה אם הנתונים האלה יוצבו לא כהערת שוליים, כנושא צדדי, שבו הנשים, אני חושבת ש-51% מהאוכלוסייה בישראל, ספגה וסופגת יום יום כזה קושי ביכולת לחזור ולהניע את הכלכלה בישראל, זה לא עניין שולי לטיפול באיזה הערה, אלא במהות של שוק העבודה והכלכלה בישראל. אני מברכת על זה ובעיקר זה מה שבאתי לומר. תודה רבה, אורנה. יוליה, את רוצה להגיד משהו? אני רק רוצה להגיד שכל מי שבא פה בביקורת שאיך זה גבר יתעסק ויהיה יו"ר ועדה למעמד אישה טועה ומטעה.

כאשר הגברים יתגייסו ויתחילו להתעסק בנושאים האלה ויהיו בראש המחאה ובראש העניינים אז הדברים יתחילו לזוז. אסור שאנחנו נשאיר את העניינים האלה בתוך עצמנו, הצלחתנו זה שאנחנו נעבוד ונעשה הכול ביחד. כפי שגבר יכול וראוי להיות יו"ר הוועדה למעמד האישה גם ככה את,

או אני או כל אחת שיושבת פה, יכולה להיות יושבת ראש כל ועדה ובכל תפקיד בכנסת.

חוץ וביטחון בפרט וזה לא פסול. אנחנו כבר מזמן לא שם ואתה, כאבא לשלוש בנות, יודע שהבנות שלך יכולות להגיע להכול. אני יכול להגיד לך שאני במעמד הכי נמוך בבית. אחרי הכלב. עוד אין כלב. כשיהיה אני ארד מדרגה. הצלחתך הצלחתנו ונעבוד ביחד, בשיתוף פעולה מלא, אני מקווה מאוד שעם כל החברות וחברי הכנסת וגברים צריכים להיות גם פה, זה לא נחלת נשים בלבד. תודה רבה. עורכת הדין שי אוקסנברג משדולת הנשים בישראל. כן, שלום. תודה רבה. קודם כל אני מברכת את יושב הראש ואת הוועדה. יש הרבה מאוד מה להגיד, אבל אני אהיה מאוד מאוד קצרה וממוקדת. אני מבקשת להביא זווית קצת אחרת בנוגע לנושא של עצמאיות. נעשו כבר המון מחקרים של גופים בינלאומיים כמו הבנק העולמי שהראו את החשיבות והתרומה של יזמות ושל עסקים קטנים ובינוניים של נשים, לא רק לצמיחה כלכלית אלא גם לנושאים אחרים, כמו הפחתה של עוני, חיזוק של חינוך ובריאות של ילדים וגם לחיזוק של נשים אחרות בקהילה. יזמות ועסקים של נשים הם חשובים לא רק בשגרה אלא גם במשבר והם קריטיים בתקופה שאנחנו מנסות ומנסים להיחלץ מהמשבר. גם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה הכירה בזה ובדיווח שלו משנת 2018 הוא התייחס למשל לכך שהוא משקיע באמצעות מעוף בסיוע ליזמיות ובעלות עסקים בשיעור גבוה מסך חלקן היחסי במשק. זה לא עולה שזה המצב כרגע ביחס למשבר. אנחנו צריכות וצריכים להגן על עסקים של נשים ועל עצמאיות במשבר ויש גם מה לעשות בהקשר הזה. זה נעשה בעבר לאחר המשבר של 2008 במדינות מסוימות, התייחסנו לזה בדוח שהשדולה הוציאה על הקורונה. דוגמאות יכולות להיות באמצעות הפחתה של ריבית על הלוואות, במתן אשראי מיוחד, ויש נושא שממש לא זוכה למספיק תשומת לב, שזה הליכי התקשרות של המדינה ושל רשויות מקומיות עם ספקים. יכול להיות שיש מקום לתת עדיפות או תמריצים להתקשרות עם עסקים של נשים. וזהו, הייתי מאוד קצרה. תודה רבה. יש לך נתונים על ההתקשרויות? אפשר לאסוף ולהביא. ביחס לישראל אנחנו לא מכירות איזה שהוא דיווח שנעשה בנושא הזה, אבל יש על זה כבר המון כתיבה והתייחסות בעולם וזה כלי שבאמת באמת לא זוכה למספיק תשומת לב. אני אבקש מהממ"מ אם יוכלו להביא נתונים על התקשרויות של רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וממשלה מול ספקיות, הכוונה התקשרויות מול עצמאיים, הרי בסוף כשיש חברה אז זו חברה בע"מ.

שם אני יודע שכן ניתן במכרזים עדיפות לחברה שבדירקטוריון שלה יושבות נשים, כך בחלק מה - - - או בבעלות. כן, או בבעלות, יש לזה עדיפות. אני רוצה דווקא על נשים עצמאיות, זה ספקיות שלוקחים - - - אני אגיד לך משהו, מניסיון בעיריית חולון, אני ישבתי בוועדת מכרזים, פעם ראשונה שאני שומעת את זה, שיש כזו עדיפות. אפילו אנחנו, כחברי ועדת מכרזים שישבה על מכרזים, לא שמענו שיש כזו עדיפות ושקיימת כזה - - - כן, קיים בחוק. תודה. עורכת הדין אבישג שחם. יותר מדי עורכות דין, אני כעורך דין אומר, יותר מדי עורכי דין באופן כללי. עורכת הדין אבישג שחם מוויצ"ו, נמצאת איתנו? ומאמונה יש מישהי בזום?

בינתיים ענבר חן-מאירי מהמשרד לשוויון חברתי נמצאת איתנו?

למה המשרד לשוויון חברתי לא נמצא בדיון? הם

להיות.

הנושא שלהם, הם אמורים להיות שומרי הסף בממשלה על הנושאים האלה. יש גם יועצת לענייני נשים במשרד ראש הממשלה,

היא זומנה לדיון? הרשות למעמד האישה זומנה, יש נציגה שלה פה, אם היא רוצה להגיד משהו אני אתן לה. המשרד לשוויון חברתי גם אמור להיות פה. ענבר. לא מחוברת בכלל.

זה כאשר יש יותר מדי שומרי סף אז כל אחד - - - יכול להיות שאפשר לצמצם כמה. בדיוק, אפשר, בקלות. בהחלט, זו תהיה אחת ההמלצות אולי. לפני שאני מסכם מישהו רוצה להוסיף משהו? גם אלה שנמצאים בזום.

אוקיי, חברים. סליחה, היושב ראש, מדברת נתנאלה מביטוח לאומי. חזרת עם הנתונים? כן, חיכיתי בסבלנות, אני פה. יופי, תודה, כן. שאלת לגבי תובעות ומקבלות דמי אבטלה. מה-1 במרץ עד תחילת יוני היו בערך כ-911,000 תביעות ומתוכן 55% היו של נשים. אני מדברת על גילאי 20 עד 67. זה לגבי תובעות של דמי אבטלה. לגבי מקבלים, אתה אמרת שיש לך נתון לגבי תחילת מאי, אז אצלנו זה כבר תחילת יוני, זאת אומרת כולל את מאי באופן מלא, מתוך כ-808,000 מקבלי אבטלה במאי 56% היו למעשה נשים, אז זה פחות או יותר אותו אחוז, גם בקרב התובעים וגם בקרב המקבלים. לא, הסיפור הוא כפול. היחס של נשים בעבודה הוא הרי נמוך יותר, פחות נשים מועסקות ועדיין אנחנו רואים שבדרישות האבטלה אנחנו נמצאים באחוזים שהם דרמטית יותר גבוהים. אני מבין שענבר כן מחוברת. אז אם אפשר אני רוצה - - - אני לגמרי מחוברת ואני מקווה ששומעים אותי.

מחוברת ומחוברת כבר מהתחלה. אני רוצה לברך את אדוני היושב ראש ואת יושבת הראש היוצאת. אני מהרשות לקידום מעמד האישה שבאמת יושבת במשרד לשוויון חברתי, רוצה להתנצל שאווה לא יכלה להשתתף. כן, היא דיברה איתי. אנחנו רתומים לתוך כל המאבק הזה ונשמח לשתף פעולה - - - מה עשיתם בעניין הזה בחודשיים האחרונים מבחינת החלטות הממשלה, איפה הונחה על השולחן הבעיה גם של נשים עצמאיות וגם העובדה שנשים מפוטרות יותר או יוצאות יותר לחל"ת לעומת גברים? בתוך תקנות שעות החירום שהממשלה קידמה איפה שמו את ההעדפה המתקנת או ההגנה על הנשים? אז אנחנו גם היינו מעורבות בכל הסיפור שהיה בחופשת הלידה לנשים וכן הצבענו על הבעיה שיש לנשים שיולדות במהלך התקופה של ה-30 יום שלא נהנות מהחל"ת, מהתשלום על החל"ת.

גם העברנו מכתבים למשרד האוצר בדרישות לתקצב נשים עצמאיות, נשים - - - האמת שהדבר הכי מרכזי בעיניי שעלה פה זה מה שעלה ממשרד העבודה זה העובדה שכל הנושא של הכשרות מקצועיות והסיוע כדי להשתלב חזרה בעבודה, כל התקציב הנוכחי בכלל לא הגיע, הקיים, כשבתקופה כזאת הייתי מצפה שתהיה תוספת תקציבית. מתוך ה-80 מיליארד שאישרנו, 100 מיליארד כמעט שאישרנו בוועדת הכספים לכמה אתם זקוקים במשרד העבודה? סדר גודל? זה מאוד משתנה,

אנחנו רוצים לתת מענה ל - - - סדר גודל,

לא, עשרות מיליונים.

כמה שיותר כסף יותר טוב.

תבינו, כי נשפך פה כסף למקומות לא - - - והכלים קיימים, הכלים שלנו לסיוע. ענבר, אתם נתתם את דעתכם לעניין הזה? זה לא הגיע אלינו. מה שכן, פנינו לראש המל"ל והצפנו בפניו את כל הבעיות של - - - אז זה בהחלט יהיה אחד הדברים שייכנסו לסיכום. בנינו אסטרטגיית יציאה ואנחנו נשמח לשיתופי פעולה עם כל משרדי הממשלה. אז את אסטרטגיית היציאה שבניתם, שאמרת שהעברתם לראש המל"ל, אני אשמח אם תעבירו לוועדה. אני אשמח להעביר.

השר שלנו כמובן פעל עם כניסתו לתפקיד לעניין של כפל הקצבאות שפגע בנשים, חד הוריות ומבוגרות.

צפורת שימל מאמונה. שלום וברכה. אני מתנצלת, הייתי צריכה לצאת קודם לרגע, אבל הייתי איתכם לאורך הוועדה. קודם כל אני שמחה לברך את יושב ראש הוועדה, בירכנו אותו גם בכתב וגם מעל גלי האתר, אנחנו רואות חשיבות מאוד גדולה לעובדה שגבר, בסופו של דבר אנחנו רואות בנושא הזה של השוויון המגדרי עניין שהוא עניין לכלל האוכלוסייה ולכן אנחנו מאוד שמחות ומברכות את יושב הראש בעניין הזה ואנחנו בטוחות שנעשה רבות בנושאים של שיתופי פעולה. אני רוצה להגיד משהו בתוך התחום שעליו אנחנו מדברים כרגע. אנחנו חווינו את הנושא הזה רבות בהקשר שלנו, של מפעילי המעונות, בעצם אחוז המועסקות הגדול שנמצא אצלנו במעונות כסייעות, מנהלות, מפקחות של מעונות, גם להן היה קושי גדול וצריך לזכור שהקושי הזה יושב על משבר עמוק מאוד שקיים בענף שלנו של מעונות היום, המשבר הכללי שהיה קיים גם קודם וכל הנושא של השכר של המטפלות נמצא הרי, כידוע, במצב מאוד בעייתי. הוועדה שהייתה אמורה לפרסם את המסקנות שלה לא פרסמה את המסקנות והדברים האלה, המשבר הנוכחי רק מצטרף לדברים. אני כמובן מצטרפת גם לדברים שאמרה חברתי עורכת דין גלי עציון מנעמ"ת ואנחנו שותפות להרבה הצעות חוק ופעילויות בתחום הזה ואנחנו עוד נרחיב בהמשך. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון. ראשית, אני שמח על ההיענות ואני מודה לכל מי שנענה לקיום של הדיון הזה בהתראה כל כך קצרה, היה לי מאוד מאוד חשוב מהרגע שניתנה האפשרות לכנס את הוועדה הזו באופן מיידי ולהחזיר אותה לפעילות אחרי תקופה ארוכה מאוד שהוועדה הזאת בכלל לא פעלה ומספר הנושאים שנמצאים על סדר היום ועל שולחן הוועדה הוא בהחלט לא קטן, ובהקשר לכל הנושאים שדוברו פה באופן כללי על הקמת הוועדה אני מבקש שתכינו לי איזה שהוא מכתב פנייה, אחד ליושב ראש הכנסת, על מנת להגדיל את מספר החברים בוועדה, והשני לראשי הסיעות שיבקש מהם לשלוח נציגים. לצערי יש ראשי סיעות שאין טעם לפנות אליהם כי אין בסיעות נשים, אבל לראשי הסיעות שיש, למרות שגם שם,

דווקא כן, דווקא משם זה יכול להיות - - - הם לא שלחו את הגברים? ישלחו נציגים. זה אני מבקש, צוות הוועדה יכין. אני מבקש מביטוח לאומי, נוסף על הנתונים שהצגתם בסוף הדיון, שהעברתם לנו, איזה שהם נתונים לגבי תקופה מקבילה אשתקד כדי לראות גם ברמת האחוזים האם אנחנו נמצאים כל הזמן באחוז שדורשות האבטלה הן בכאלה מספרים או שאנחנו נמצאים במספרים אחרים. לגבי הסוגיה של עוסק פטור שעלתה כאן על מתן הקלה לנשים, אני אפנה בכתב למנהל רשות המסים בעניין הזה וליושב ראש ועדת הכספים כדי שהנושא הזה יעלה לדיון שם. משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים. אני מבקש תוך 14 יום תעדכנו את הנתונים שיש לכם במצגת משנה שעברה לגבי מה קרה בתקופת הקורונה. הסוכנות לעסקים קטנים חייבת להיות עם האצבע על הדופק ולהבין מה קורה דווקא לעסקים של נשים. אני מבקש ממשרד העבודה לקבל את הדרישות שלכם לגבי הכשרות קורסים, לגבי חזרה לעבודה, לגבי המחסור או התקציב שלא קיבלתם,

וכמה תקציב גם נדרש כדי להתמודד כרגע עם משבר הקורונה כדי שנוכל לפעול מול משרדי הממשלה. עוד ממשרד העבודה, הנתונים של המפוטרים,

לרבות היריון וטיפולי פוריות. בהשוואה, לחודשים ינואר עד יוני. יש סעיף בהמשך. כבר העלתה את זה חברת הכנסת פרומן, תוסיפו את זה פה. לגבי נושא הבנקים, זה לא רק איגוד הבנקים או נציג איגוד הבנקים, אני אבקש לקיים, לא יודע אם נעשה את זה בדיון או קודם כל להוציא נתונים, לבקש נתונים מהבנקים, או הייתי עושה את זה מהחשב הכללי. לבקש מהחשב הכללי בכל ההלוואות והמענקים שניתנו בקרן ההלוואות בערבות המדינה שהוקמה לצורך ההתמודדות עם הקורונה, לקבל חתך כמה ניתנו לעסקים של נשים וכמה לעסקים של גברים וכמה פנו עסקים שהם של נשים וכמה פנו עסקים שהם של גברים. הנתונים האלה קיימים אצל החשב הכללי ואני אבקש לקבל אותם. הרשות לקידום מעמד האישה. אני מבקש שיעבירו בטווח הזמן המיידי את התכנית האסטרטגית ליציאה שהם הציגו לראש המל"ל. לסיכום אני רק אומר שמבחינתנו אנחנו נצטרך לגבש ואולי אני גם אסתייע בך קצת, אורלי, ננסה לגבש תיקוני חקיקה קטנים שהם משמעותיים, כמו עוסק פטור, נושאים בתוך הדברים הקיימים שנוכל להגיש אותם כאיזה שהיא תכנית של הוועדה ולסכם את זה גם עם ועדת שרים לענייני חקיקה, שהצעות החוק האלה יקודמו בהסכמה של קואליציה-אופוזיציה.

אני אשמח לעשות את זה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:56.